בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.

21 ביוני 2023. על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק

לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת